אני פותחת את ישיבת הוועדה, תאריך 19.06.2023,

הנושא על הפרק זה חיזוק התעסוקה היכרות בין יהודים ובדואים בנגב, ואזור התעסוקה עידן הנגב שאני זימנתי. אני ממש אומר כמה מילים בקצרה כי אין לנו הרבה זמן,

שבאמת ניתן ככה זכות דיבור לכל מי שהגיע,

כל הנושא של שיתופי פעולה של חיים משותפים יהודים ובדואים הוא בנפשי,

ולדאוג

זאת אומרת זה לא האבטלה שאתם מכירים בממוצעים הארציים או ביישובים היהודיים, אבטלה עצומה בעיקר דרך אגב של נשים, ועידן הנגב הוריד את האבטלה הזאתי (מראש המפעלים

ואני אגיד עוד דבר אחד, היום תיקחו את סמי שמעון ואוניברסיטת בן גוריון,

אבל מוסכם על כולם שבן גוריון מובילה בתחומי הנדסה, יש שם כמות הכי גדולה של מהנדסים הם לא נשארים בנגב, הם גומרים את התואר שלהם,

אני עכשיו רץ כמו כל חברי הכנסת בין הוועדות,

בדגים כן, אצל מירב כהן נעסוק בתלושים למזון למי שאין לו, ואחר כך פיצויים לנפגעי הסבב האחרון בעוטף עזה, אבל

5 מיליון שאמורים להגיע מהמשרד שלכם לטובת הנושא הזה,

אני כן מכירה איזשהו פרויקט שיש לנו עם נגב

תשקיע.

אתה הבן אדם הנכון.

רק בהתייחס למה שנאמר פה אני חושב שמי שרלוונטי לסיפור הזה נורית, בדיוק מינהל אזורי

אבל והיא חייבת להיות הרבה יותר מאסיבית,

תודה חבר הכנסת יוסף עטאונה מהנגב כמובן.

אני קודם כל מברך על קיום הדיון החשוב הזה בנושא חיזוק התעסוקה

אגב לא רק לאוכלוסייה הבדואית גם לאוכלוסייה היהודית ישראלית, כולנו צריכים עוד מקומות עבודה בנגב, טוב אנחנו נכניס את זה

חבר הכנסת אתה רוצה לומר כמה דברים?

אני השתתפתי בדיון לפני שבועיים אצל ידידי מיקי לוי בביקורת המדינה,

וכרגע הכל נופל על המועצה,

דרושה עזרה תקציבית ממשרד החינוך כדי לפתח את הפרויקט הנפלא הזה, כי מגיעים לשם ילדים מגיל הגן נכון? אני זוכרת.

וזה לא יכול להיות באמת רק ההצלחה של עידן הנגב של עידן הנגב כאזור תעסוקה של תעשייה מסורתית,

הבנתי שהעניין תלוי בכמות התוכניות שיש לילדים לילד יהודי מאשר לערבי שנמצא בנגב, וכמובן אנחנו תמיד בשיח עם הרשות של הבדואים

כולם מאמינים שצריך לפתח את אותם אזורים על מנת שתהיה התחלה, שכל בני הנוער האלו שלומדים יזמות ויודעים לתת פיץ' בצורה מושלמת בגיל 14,

שהם כבר עם שפה שמתאימה לעולם העסקים, ושלא נדבר על שפה ערבית, שמי שדובר את השפה העברית יש לו איזשהו עמדת חיסרון למול מדינות

תן דוגמה ספציפית. אנחנו מדברים לדוגמה פיתוח אזור תיירותי בעידן הנגב, ניר התייחס לזה שמבחינתנו מאוד חשוב, זה שער הכניסה להיכרות של החברה

וליווינו את מפעל סודה-סטרים עם הקמתו בתוכנית ליווי מפעלים בהקמה, עוד כשהם ישבו במישור אדומים, בצורה הדרגתית סייענו למפעל סודה-סטרים לגייס ולעמוד בכל יעדי הגיוס שלו לאורך השנים, ובהחלט וכמובן שאנחנו את קרגל ליווינו עוד כשהם ישבו

וכרגע לצערי הרב זה מעט מדי, הקומץ זה לא משביע את הארי,

באיפה שהם נמצאים בלי תשתיות ובלי השכלה הולמת, ועם תנאים שהם תנאים פחות טובים מהתלמידים האחרים יהודים בכל הארץ, וגם ערבים בצפון, אז נקודת ההתחלה שלהם